אני מחדש את הדיון.

תודה רבה, כבוד היושב-ראש. החברות שבהן מדובר, הן חברות סידוריות שחייבות דין וחשבון לציבור, יש בהן דירקטוריונים מאוד שמרניים שלא יתנו שתהיה תביעת סרק שבסופה יהיה תשלום של כל המס עם ריבית לא מוכרת לצורכי מס של ארבעה